ראשית כול אני רוצה לאחל לכולם גמר חתימה טובה,

כולנו התפללנו שתבוא עלינו שנה טובה, יותר קלה.

כל העולם כולו. אמרנו: "אבינו מלכנו, מנע מגפה

זה לא שאנחנו מזרימים אליהם כסף. הארגונים פונים אלינו בבקשה שנשלם להם את המקדמות. המקדמות יהיו בהתאם לדרגות שנקבעו בשנה שעברה ילד שהיה בשנה שעברה בדרגה 3 יקבל במקדמות את הסכום שהוא קיבל בשנה שעברה. זה בהתאם לרשימות שהארגונים מעבירים לנו. הארגון מגיש בקשה, מצרף רשימת ילדים, אנחנו בודקים במערכת מה הייתה הדרגה שלהם בשנה שעברה, והארגון מקבל את הסכום הזה. כשאתה אומר "מנגנון מסוים" למה התכוונת? התכוונת יותר ממה שאתה אומר לנו עכשיו? או שהשוני הוא שאתם לא יוזמים את זה, אלא רק מי שפונה אליכם? ופה השאלה הבאה שלי: מדוע אתם לא פונים למפעילים? נאמר שמפעיל שלא שמע על המחווה שאתם עשיתם ואני חייב לציין שמהרגע הראשון בוועדה הקודמת הייתם בעד, ואמרתם שמבחינתכם אין שום בעיה, והגעתם עם רצון טוב. מעבר לרצון טוב אתם דרשתם. דיברתי אחרי כן גם עם השר, והוא אמר לי שמבחינת המשרד אתם מוכנים לדבר הזה. אז למה אנחנו צריכים לחכות שהמפעילים יפנו ולא אתם פונים אליהם? מנגנון של מקדמות מבחינתנו היה שלוקחים סכום ששולם בשנה שעברה ומעבירים את כולו או את חלקו במתווה מסוים לארגונים. זה מתווה שלא אושר לנו. אני לא בקי בסיבות. אלה סיבות פיננסיות יותר חשבונאיות שקשורות לחשבות. זה הגיע ממשרד החשב הכללי במשרד האוצר. אני לא יודע בדיוק מה הסיבות. אז אולי בהמשך נירית תוכל לשפוך קצת יותר אור. אבל נירית היא

מהחשבות, אלא מהמשרד. היא מיישמת את המנגנון שהחשבות מנחה אותנו. השיקולים הם של החשבות. נירית הציעה מנגנון של מקדמות כמו שאנחנו מכירים אותו, של העברת כסף. החשב הכללי מסיבותיו,

ביקש שנעשה מנגנון אחר. ההפצה היא לכל הארגונים. אני לא שמעתי על ארגון שהוא לא ברשימת התפוצה. הארגונים יודעים וגם הבשורה הזאת מתפשטת כאש בשדה קוצים. אני מניח שאין ארגון שלא יודע על זה. אנחנו נעשה את הפרוצדורה אצלנו כמה שיותר מהירה וחלקה כדי שארגון שמגיש יקבל את סכום הכסף כמה שיותר מהר. חגי, זאת בהחלט בשורה משמחת מאוד למפעילים,

כמו שהבנו מהרגע הראשון, זה משהו בלי היגיון שהמשרד היה עסוק וטרוד עם הרבה מטלות והם לא יכלו להתארגן כראוי, וכתוצאה מזה ההורים היו עלולים להיפגע מהדבר הזה. לכן זאת בשורה מאוד משמחת. אני אומר לכם תודה רבה. אני אומר לכם תודה בשם כל ההורים שנהנים מהדבר הזה. הקלתם עליהם מאוד. אם חשבנו שאנחנו הולכים לקראת רגיעה, לצערנו, היום אנחנו מדברים שוב על סגר. דרך אגב, מעונות היום סגורים כרגע. מפעילים את מעונות היום או הם כרגע בתוך הסגר? ההנחיות של משרד הבריאות הן שהמסגרות סגורות,

עובדים חיוניים במסגרת שיש בה עד שישה ילדים. אני מניח שלא יפתחו מעונות יום. אי אפשר לפתוח מעון יום לשישה ילדים, אבל משפחתונים עם עובדים חיוניים שעומדים בהגדרה כן. מה קורה עם תשלום ההורים בזמן הסגר? מה היה בפעם שעברה?

הספקתי לשכוח. קוזז להם? זאת שאלה צרכנית, מעולם של צרכנות. יש גופים בממשלה שאחראים על נושא הצרכנות - - - ההורים כצרכן שלך, לצורך העניין. יש פה שאלה כמה מקבלים על שירות שמקבלים או לא מקבלים. אני יודע שיש עכשיו צוות במשרד המשפטים שיושב על העניין הזה ויש להם המלצות. מה היה בגל הראשון? הרי היינו בסיטואציה הזאת. בגל הראשון לאגף לא היו הנחיות בנושא הזה. הארגונים הגיעו להסדרים עם ההורים. אני לא חושב שזה תקין. אם כל מפעיל, איש הישר בעיניו יעשה אז סביר להניח שיש מפעילים שכן חייבו את ההורים ויש כאלה שלא. חבל שלא יצאו הנחיות ברורות ומסודרות. יש צוות במשרד המשפטים שעובד על זה עכשיו. אנחנו ביקשנו מהנהלת הזרוע לאמץ את ההמלצות של הצוות.

לפי ההמלצות האלה של משרד המשפטים, כשיש סגר של מעל 30 יום ההורים פטורים לגמרי מתשלום. יכול להיות שזה יהיה המצב כאן, אני לא יודע.

אני אשמח מאוד אם תוכל לעדכן אותנו בהחלטות של הצוות. אני רוצה להפנות את תשומת לבך לגבי עדכון טבלת השכר. מה קורה עם זה? עדיין לא קיבלנו אישור ממשרד האוצר. יש לך מושג מתי זה אמור לקרות? אתם מבקשים? בוודאי, אנחנו בתזכורות על בסיס דו-שבועי. אז אולי הגיע הזמן לעבור לתזכורות יומיות. האישור המדובר הוא לא להחריג אותנו מהפלאט. הפלאט הוא עובדה מוגמרת מצד משרד האוצר. נכפה עלינו להשית קיצוץ רוחבי. עכשיו הבקשה ממשרד האוצר היא שיאשר את התחשיב שעשינו. אבל פלאט יהיה. אז נמתין בסבלנות. במקרה שלנו ראינו שהסבלנות משתלמת יותר. נקווה שגם הפעם. חגי, שוב תודה. אני רוצה לפנות למוח של כל העניין הזה. זה הכינוי שקיבלת. אני רוצה לשמוע ממך, נירית, יותר פרטים. בוקר טוב, גמר חתימה טובה. בוקר טוב, גמר חתימה טובה. מה את מחדשת לנו? קודם כול שמענו כרגע בשורה טובה מחגי. אני לא שומעת. שומעת כרגע? הבעיה אצלנו? אני לא שומעת אתכם.

אפשר לחזור על השאלה? אם נירית לא מצליחה, אולי אני אשיב אם אני יודע. אתה יודע אבל רציתי לשמוע יותר פרטים ולכבד אותה מכיוון שהייתה שותפה לכל ההליך הזה ובזכותה יש הבשורה הטובה הזאת. עכשיו היא שומעת אותנו או עדיין לא? חבל לי מאוד. אני נפנה בינתיים

סרניי, שלום לך. שלום.

עדיין לומדת. אני ממלאת מקום של חגי. כרגע אני רק לומדת. מכל מלמדיי השכלתי. גם אני עדיין לומד. כל החיים שלנו אנחנו צריכים ללמוד. אכן, כן. חתימה טובה. אמן ואמן לכל עם ישראל. חגי עדכן אותנו כרגע בבשורה הטובה, ואין לי ספק שגם לך היה חלק בעניין. בתור ממלאת מקום, ודאי עזרת רבות בעניין הזה. מה שיש לי לומר לך זה להגיד לך תודה ולברך אותך שתוכלי תמיד לבשר בשורות טובות ומשמחות. הרבה הצלחה.

נעשה ניסיון אחרון עם נירית, בבקשה. אני עדיין לא שומעת אתכם אבל אני אברך אתכם בשנה טובה ובגמר חתימה טובה. אנחנו עושים את כל המאמצים כדי לעזור להורים.

לפי התוצאות אנחנו רואים את הרצון הטוב. שרק נשמע דברים טובים ומשמחים. אני אחזור, בבקשה, לחגי. אני רוצה לסכם את הדיון הקצר והענייני ולהיות ממוקדים. אני רוצה שתעדכן אותנו אחרי הגיבוש של הצוות על הפיצוי להורים בזמן שלא לומדים ועל טבלת השכר. כשיהיה לכם העדכון של משרד האוצר אנחנו נשמח לראות את הטבלה החדשה. שוב אני מודה לך מאוד על העזרה בעניין. אין לי ספק שאנחנו עוד נשתמע. אתה נמצא במקום כזה שבזמן של הסגרים ובמשך כל השנה בשגרה אנחנו בוודאי זקוקים לך. נשאר לי רק לברך אותך שתצליח בכל מעשיך. הוא עושה עבודה נפלאה. אתי אומרת שאתה עושה עבודה נפלאה. אני מצטרף לצוות הנכבד. הם מכירים אותך לא מהיום ולא מאתמול. לכל פנייה שהם שולחים לך אתה עונה בצורה הכי טובה וברורה ומשתדלים בצורה הכי מהירה. אני מודה לך מאוד. אני פונה לכל הארגונים ולכל המפעילים: אחרי שהתבשרנו בבשורה הנפלאה והטובה, תפנו למטה, תמלאו את כל הטפסים שביקשו מכם כדי שנוכל לעזור לכם. תודה רבה, המשך יום טוב ונפלא. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:55.